חסרות),

הכנה לקריאה שנייה ושלישית. כינסתי את הדיון אחרי שאתמול פרסמנו נוסח שהוצע על ידי הוועדה לפתרון המחלוקות או העמדות השונות שהתגלעו בדיונים השונים ובמהלך החודשים האחרונים. ביום האחרון של מושב החורף הגיע לוועדה נוסח החוק אחרי שעבר קריאה ראשונה ונמסר לנו על ידי האוצר שאת המתווה שהם הגיעו אליו בהסכמה עם ההסתדרות ועם המעסיקים השונים הכנסת צריכה לקבל as is, לא לגעת בפסיק ובמילה, אחרת הם ימשכו את זה חזרה. מכיוון שאנחנו, חברי הכנסת, לא חותמת גומי אלא שליחי ציבור שיש לנו עמדות משלנו, קיימנו דיונים עם הצדדים וקיימנו כאן מספר ישיבות. היו עשרות שעות של משאים ומתנים, עשרות שעות של פגישות עם מומחים והחברה האזרחית, לרבות קבלת דוח מפורט ומעניין מאוד של ה-מ.מ.מ והתייחסות לדוח של בנק ישראל ודוחות אחרים. המתווה של העלאת שכר המינימום כפי שהוצע על ידי הגורמים השונים שוחק את שכר המינימום

במשך שנתיים ותשעה חודשים. דבר נוסף שהיה במתווה שהוצע וגרם לנו להרים דגל

ביקשו לבטל את מנגנון ההצמדה בין שכר המינימום לשכר הממוצע, דבר שהיה כאן במשך שנים. הצמדה של שכר המינימום לשכר הממוצע נועדה

שלא ייוצרו כאן מעמדות, שלא ייווצר כאן איזה שהוא מעמד עני ומנוצל. הטענות ששמעתי ממעסיקים על כך שהחישוב של השכר הממוצע

במספר או גרף שמראה שאכן זה